התכנסנו הבוקר הזה לדיון מעקב בנושא מדיניות התו הירוק. הדיון מוגדר כדיון מעקב וכדיון עקרוני, על מנת להבדיל אותו מהמרוץ הבלתי פוסק של הדיונים בתקנות השונות שמגיעות לשולחן הוועדה, תקנות שיחזרו גם היום